אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה- 11.1.2022. היום יש לנו כמה ישיבות, הישיבה הראשונה היא החפצת נשים בקטלוג קוד לבוש של מכבי שירותי בריאות. ואני רק אתחיל בזה ואגיד שב-YNET ברביעי לחודש חשפו שהופצה איזושהי חוברת לעובדים והעובדות בשירותי בריאות מכבי, שבה איזשהם המלצות לקוד לבוש. ולצערי הרב אני אומרת שהיו בתוך החוברת הזו גם ביטויים, אבל מאחורי הביטויים גם היתה הרגשה שיש הערות שהן גם סקסיסטיות, אבל גם מחפיצות את הנשים באופן כללי, שחלק מההערות היו כמו איך צריכות העובדות בתוך מכבי להתלבש, כולל הופעה שהן צריכות להיות עם הופעה מושלמת שכוללת טשטוש זרועות, ועדיף לשים חגורה שתעשה צללית של שעון חול. באותו רגע שזה התפרסם אני גם הגבתי וכמובן גם חברות כנסת אחרות הגיבו, ונודע לנו שמיד מכבי, ולמען ההגינות אני אומרת את זה, אמרו שהורידו את ההערות האלה מהמסמך מהאתר, אבל אני חייבת להגיד שהחוברת הזו כבר הופצה למאות ואולי אלפי עובדות של מכבי ברחבי הארץ. היום נרצה לדון בנושא הזה במטרה אחת ויחידה, כדי לא יהיו עוד מקרים ולא ישנו עוד מקרים שבהם אותה גישה, אני מבחינתי חייבת להגיד שהזדעזעתי לקרוא את ההערות האלה, אני עדיין זוכרת את כל הבלגן שהיה בכנסת כאשר ניסו להכניס לקוד הלבוש של העובדות את אורכה של החצאית ולאן היא צריכה להגיע, מה שהיה ידוע אז כמחאת החצאיות. המטרה העיקרית היא שאנחנו כנשים יודעות להתלבש בצורה מכובדת, וזאת החלטה שלנו ומה שאנחנו מחליטות שטוב לנו אמור להיות טוב גם למערכת או לארגון שאנחנו נמצאים בו. קוד לבוש הוא קוד לבוש שאמור להיות, כל ארגון יקבע אותו אבל בלי להיכנס לצורות של ביטויים, של החפצה ושל איך את צריכה להיראות, כאילו זה חלק מהתפקיד שלך איך את צריכה להיראות. אנחנו הזמנו גם את הנהלת מכבי כדי להיות בדיון הזה, אני רוצה לפתוח ולתת את זכות הדיבור לפי מה שרשום אצלי, את מר ששי שדה מההסתדרות הלאומית. אני מבינה גם שחלק מהעובדים מאוגדים אצלכם בהסתדרות. אנחנו ארגון יציג של מכבי. ואני חייבת גם להזכיר שאתה הסבת את תשומת לבי באותו יום גם כן לפרסום שהיה. בבקשה. תודה רבה גבירתי. קודם כל אני מבקש להודות לך על קיום הדיון החשוב הזה. כמו שאמרת, צריך לדאוג שדברים כאלה לא יקרו יותר, שאם זה קרה צריך להתנצל ושיעברו מן העולם. אני חשבתי בכלל שהימים האלה עברו, היום בתקופה אחרי מחאת החצאיות כמו שתיארת אותה כאן,

ובתקופת ה-ME TOO, אני לא האמנתי כשקראתי שעדיין יש דברים כאלה היום. מכבי החזירו אותנו לשנות ה-70, ממש ככה, זאת ההרגשה שיש. מה שפורסם הוא פשוט בושה. זה החפצת נשים, זה דימויי של נשים לשעון חול, זה שיח על קימורי הגוף של הנשים, מה לא כולן דוגמניות של ZARA. זה פשוט מעליב. אנחנו גם רוצות לשנות את התמונות הידועות על הדוגמניות, כולנו דוגמניות. יש נשים יותר מלאות, יש נשים יותר רזות. אין דגם שהוא חייבים כולם להידמות לו. אנחנו צריכות להידמות לעצמנו. יפה מאוד, נכון. אני מסכים איתך ב- 100%, אבל ביטויים סקסיסטים משפילים שהיה טוב אילו לא היו נאמרים בכלל. ומכבי צריכה לספק שירותי רפואה ולא להתעסק ולא להיעזר בעובדים שלה בביטויים באופן כזה סקסיסטי ומשפיל לצרכי השיווק והשיווק שלה בלבד, אבל לצערי הרב זה רק סימפטום במכבי. לצערנו כך מכבי מתייחסת לעובדים שלה, כמו אל חפצים שמשרתים את הארגון. לדוגמה, שש שנים בבתי המשפט לקח לנו, נלחמו בנו מכבי בבתי המשפט, כדי לא להכיר ביציגות שלנו. שש שנים. הם הוציאו מאות אלפי שקלים, אולי אפילו מיליונים במלחמה שלהם נגד היציגות. לא חבל שהכספים האלה היו צריכים ללכת ללקוחות במקום להשתמש בהם במלחמה נגד העובדים. ועכשיו כשהתחיל המשא ומתן אנחנו מזהים את ההתנהגות המתחמקת שלהם למשוך פה, למשוך שם, כדי לא לתת לעובדים. כדי להעביר את השיח, אחרי שפורסם כל העניין הזה בעיתונות וכאן בכנסת, כדי להעביר את השיח הם הוציאו הודעה על קידומי שכר וגם שם הקריטריונים, תוך כדי משא ומתן אגב, וגם שם הקריטריונים כאלה מעורפלים לגבי תוספות השכר.

מי יקבל, מה יקבל, הרי אני חיפשתי טוב טוב אם אין שם גם אורך החצאית בקריטריון. ששי, בגלל שאנחנו בדיון מאוד קצר אני מאוד מבקשת. אני מבינה, הרובדים של היחס בין עובדים לבין מקום העבודה הם שונים. אבל אנחנו מתמקדים היום, כן אני הבנתי, אתה מנסה לתאר שיש תרבות ארגונית שלפי מה שאתה מתאר שמזלזלת בעובדים.

אבל בכל זאת לא נוכל להתפרס על כל היריעה. כן, אני אסכם בקצרה. מכבי זה ארגון בריאות שאמור לטפל גם בבעיות השמנה, ולא להתייחס לנשים כמו שהוא התייחס. בושה שמכבי משתמשים בעובדים שלהם ובאמצעים סקסיסטיים. אנחנו קיבלנו למוקד שלנו עשרות פניות מעובדות חנוקות שהתביישו במה שנאמר כאן, במוקד שירות הלקוחות שלנו. ומכבי אפילו לא התנצלה, מה שהיא עשתה היא פשוט העבירה את האחריות לעובדות שלכאורה שכתבו את החוברת הזאת.

זה חוברת שמאושרת בדרג של סמנכ"ל לפחות, לפחות, אם לא מנכ"ל בעצמו. כך שלא יעבירו את האחריות לעובדות אחרות. והכי חשוב שישנו את התרבות הארגונית שלהם. העובדים הם שותפים, הם לא כלים של מכבי. תודה רבה גבירתי על קיום הדיון. תודה. אנחנו תכף נפנה לנציגים של הנהלת מכבי, כי אני כן רוצה לדעת מה נעשה בנושא, ואיך הם הולכים לתקן את המצב, או איך תיקנו לפי דעתם את המצב. העניין הוא לא רק בלהתנצל, אני לא יודעת אם התנצלו על זה, אבל אנחנו תכף גם נשמע מנציגת ועד עובדי קופת חולים מכבי, גברת יסמין סביצקי, נמצאת איתנו בזום? בבקשה גברתי. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב, כן גברתי. את רצית להתייחס בשם העובדות למקרה ולעוד. בשם העובדות ולסבר את האוזן. הקטלוג הזה הוסר רק לאחר פניית כלי תקשורת. זאת אומרת, שכל מי שערך, הכין ונתן את האישור להפיץ אותו, ראה פה דבר ראוי ותקין לחלוטין. הוא הוסר רק לאחר שאמצעי התקשורת פנו למכבי בשאלות "מה זה הדבר המחפיר הזה?". עכשיו זה לא כמו שאמר ששי, זה לא רק קטלוג, זה לא נגמר ולא מתחיל ולא נגמר שם. זה היחס הכולל של מכבי לעובדות ולעובדים הזוטרים. עובדות נעלבות ומושפלות, התקשרו אליי להגיד "אנחנו מביאות למכבי את השכל שלנו, אנחנו לומדות ומשתפרות, ומקדמות את עצמנו לאורך שנים, וככה מכבי חושבת עלינו?". זה משהו מאוד עמוק בתרבות הארגונית שמחפיץ נשים ושמתייחס לנשים באופן כזה. אוקיי. רצית להוסיף עוד משהו? רציתי להוסיף שזה סימפטום, כמו שאמר ששי, זה סימפטום להתנהלות של מכבי, גם כלפינו, כלפי, כלפינו חברי ועד העובדים. אנחנו רוצים לקדם שיח שוויוני, אנחנו רוצים להגיע להסכם קיבוצי שמכבד את כולם, לא רק את העובדות ולא רק את העובדים. את כולם, והיחס הוא אותו יחס בדיוק. אני חושבת שמכבי צריכה לעשות סיווג מערכות, לבדוק היטב את התרבות הארגונית, להעביר הדרכות והכשרות איך מתייחסים לעובדים ברמה ההתנהגותית וגם ברמה בשכר, בתגמולים ובכלל. כלומר, אני מנסה להבין כדי שלא אפספס, את מנסה להגיד שגם ביחס של העובדים באופן כללי את רואה שיש בעיה מבחינת היחס, אבל את גם אומרת שיש פערי שכר, או עניינים של התקדמות שקשורים לנשים שיש להן יחס אחר, כאילו יש אפליה לנשים בתוך הצוותים באופן כללי? זה מה שאת אומרת? מה שאני אומרת, ואני באמת לא רוצה להיכנס לדקויות של שכר, אבל מה שאני אומרת שאני רואה נשים מדהימות, נשים חכמות נשים, נשים שדאגו להשכיל את עצמן בתואר ובשניים לאורך כל חייהן בארגון,

הן יושבות באותו תפקיד זוטר. מה שאני אומרת עוד, ואני יכולה לספר סיפור אישי של עובדת שהותקפה מינית באכזריות על-ידי מטופל, והפניה שלה בתוך הדרגים, בתוך ההיררכיה של מכבי, לממונה על פניות עובדים לא טופלה עד שההסתדרות לא פנתה לשאול מה קרה, מה עושים. העובדת המסכנה נאלצה לממן מכספה את הטיפול הפסיכולוגי שהייתה צריכה לעבוד, את הטראומה שהיא, וההשפלה נמשכה לאורך כל הדרך. היא עברה תקיפה על-ידי מטופל בתוך הקופה? היא עברה תקיפה על-ידי מטופל בתוך הקופה.

אישה מקצועית, מדהימה שהקימה בעשר אצבעותיה את המרפאה והיא נתנה לי אישור לספר את סיפורה. היא לא מוכנה להיחשף, אבל היא נתנה לי אישור לספר את הסיפור. היא הותקפה באכזריות, היא לא קיבלה שום יעוץ, שום טיפול, שום תמיכה ובנוסף על הכל, לאחר מספר חודשים הקטינו את המשרה שלה, מאחר והיא לא יכלה למלא את מלוא המשרה בגלל שידה נשברה במהלך אותה תקיפה. אני לא מאמינה. גברתי זה מקרה קיצון, אבל זה משקף את היחס הכללי של מכבי לעובדות שלה. הן מושתקות, הן נעלמות בנבכי המערכת, ועד שלא בא גורם חיצוני ומנער את השטיח אף אחד לא מתייחס. תודה רבה לך גברת יסמין. אני שמעתי, אני גם מזועזעת לשמוע שמי שעוברת התקפה ופגיעה מינית בתוך המערכת, והמערכת לא קמה לעזור ולא עושה כלום עם התלונה. אנחנו נפנה את זה גם כן עכשיו לדוקטור מירי מזרחי ראובני, משנה למנכ"ל מכבי, אני מבקשת שתעלו בזום. דוקטור מירי שמעת את הטענות, אבל אני גם רוצה שתתייחסי גם לעניין של החוברת. ואני חייבת להגיד, בקשר הראשוני שהיה עם מכבי וגם מה שהופץ אחר-כך, שכאילו זו טעות של עובדת אחת, אני לא חושבת שחוברת כזו מתפרסמת בלי שאף אחד מהנהלת מכבי לא ראה אותה. אני מציעה שלא תפילו את זה על עובדת אחת, אלא תקחו אחריות על הפצת החוברת הזו. ואשמח לשמוע תגובתכם בעניין העובדת הזו שהותקפה. נמצאים כולם, רק מי שמדבר אני מבקשת להזדהות למען הפרוטוקול. טוב אז תודה רבה גבירתי היו"ר. אני דוקטור מירי מזרחי ראובני, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת הבריאות. אז תודה רבה גבירתי היו"ר. ראשית אני רוצה להדגיש שוב לגבי התוכן שפורסם, מדובר בתוכן לא ראוי. את תיארת את הדברים טוב ממני, זה ברור שזה תוכן שלא צריך לצאת והוא באמת תוצאה של טעות אנוש, ואנחנו לוקחים אחריות מלאה על הדברים. אנחנו כולנו בני אדם ואנחנו טועים מידי פעם, וגם כשעובדת או עובד של מכבי טועה אנחנו מחבקים אותו וממשיכים הלאה. התוכן הזה פורסם ללא ידיעת ההנהלה חד משמעית אני אומרת לכם, הוא פורסם ללא ידיעת ההנהלה. זה ברור לכל אדם וכל אחד מאיתנו כשקוראים תוכן כזה שהוא לא צריך לצאת, וזה ברור לכם שאם ההנהלה שהיא ברובה נשית הייתה רואה את זה, אז גם בלי קשר לזה שרובנו נשים, אז היינו עוצרים את זה. זה הוסר באמת באופן מיידי ואנחנו מאוד מצטערים על זה, ועדיין מגבים את האנשים שלנו שעובדים ולפעמים טועים. אנחנו כולנו עובדים, כמו שאתם יודעים, תחת מגיפה משתוללת, בתהליכי שחיקה גדולים ומתמשכים, והעובדים שלנו מסורים וטובים ומצוינים, העובדים והעובדות, והרופאים והאחיות. אין מקום לשיח כזה לא במכבי ולא בשום מקום אחר, והמקרה גם טופל ברמה הכי גבוהה, הפקנו את הלקחים כדי שהמקרה הזה לא יישנה, והוא לא יישנה, אני יכולה להבטיח לכם שהוא לא ישנה. אני רוצה עוד להוסיף ולומר - - - דוקטור מירי, את האמת אני מאוד מכבדת את הדברים ואת התגובה של מכבי, אבל קשה לי להאמין שחוברת כזו עולה לאתר,

בדרך-כלל להכין חוברת כזו זה חומר שבדרך-כלל מישהו חייב לעבור עליו. לא יכול להיות שמישהו נכנס לחדר, כתב, או מישהי, וסתם הפיץ. זה שלבים של הכנת חוברת כזו, זה יותר מאדם אחד שעובר על החומר וקורא אותו ומאשר, עושה הגהה, ועושה עריכה, ומאשר תוכן. ואיך יכול להיות שחמק מכם דבר כזה? אז אני אענה לך שוב, העובדה היא כזאת. את צודקת שבאופן עקרוני בשדרות שלנו הם שכל דבר שיוצא לפרסום תחת שבע עיניים שבודקות ומסתכלות, אבל במקרה הזה לא היה. אני מצטערת לומר שבמקרה הזה לא היה, ובמקרה הזה מכיוון שזה משהו שנמצא בתוך החוברת, זה לא עבר את העיניים הנכונות, זה קרה. זו טעות שקרתה והיא קורית מדי פעם. קורה לנו בעוד מצבים שאנחנו לפעמים טועים, אנחנו כולנו עובדים פה בעומס מתמשך וקשה, וטועים. גם אני כרופאה מדי פעם טועה, ואני ממשיכה לעבוד, וכל אחד מאיתנו עושה טעויות, לומדים וממשיכים הלאה. טעויות קורות - - - אני יכולה לומר לך בוודאות שלמה שאם אחד מהמנהלים הבכירים היה רואה את הדבר הזה זה היה מסוכל באופן מידי ולא היה יוצא, לא היה יוצא לפרסום. זה ברור כשמש. זה דבר שכשאתה קורא אותו, גם אני כשראיתי את זה כשזה הגיע דרך התקשורת, דרך אגב אני מצטערת שזה הגיע פעם ראשונה דרך התקשורת אפשר היה להראות את זה גם לסיים את זה בדרך אחרת. אבל כשראיתי את זה אמרתי זה לא יכול להיות דבר כזה, זו לא דרכה של מכבי, מכבי לא מחפיצה נשים, מכבי מקדמת נשים. 80% מהמנהלים במכבי הן מנהלות, חשוב להגיד את הדבר הזה. גם 65% מההנהלה הבכירה במכבי זה נשים, החל מהמנכ"לית, אני משנה למנכ"ל. יש לנו עוד קבוצה בכירה של נשים מנהלות, באות ממקצועות טיפול שונים וגם מהצד המנהלי והתפעולי. וזה ברור כשמש כשקוראים את הדברים האלה, שהם לא יכולים לצאת בארגון מתוקן. אז אני לוקחת אחריות מלאה, אנחנו לוקחים אחריות מלאה על מה שקרה כי זה קרה במכבי, אי אפשר להתעלם מזה, אבל זו לא דרכנו וזה לא משקף את התרבות הארגונית במכבי, וזה טעות שקרתה ואני חושבת שאנחנו מפיקים לקחים ומתקדמים הלאה. ומה עם המקרה שהוזכר עכשיו על-ידי נציגת - - - אני לצערי שומעת עליו לראשונה. אנחנו בכל הנושא הזה באמת אפס סובלנות גם לכל הסוגיות שקשורות בנושאים האלה, אפס סובלנות. אני באופן אישי גם מטפלת במקרים כאלה. אני לצערי שומעת את זה בפעם הראשונה אני אבקש לדבר לאחר הדיון כאן כדי לקבל את הפרטים, ולטפל ולברר את הסוגיה כי אני לראשונה שומעת על הדבר הזה. מאחר ואנחנו נמצאים בשידור ישיר בערוץ הכנסת, אני הייתי מעדיפה שעכשיו אני אתן למישהו פה לנוכחים עוד לדבר, ונשארו לנו איזה שש דקות. אני מציעה שתרימו טלפון להנהלה ותשאלו על המקרה שעלה, לא הייתי רוצה שזה יישאר באוויר בלי תגובה מטעמכם. אני נותנת לכם את האופציה עכשיו, מאחר ואני מבינה שנושאים כאלה לא אמורים להיות ידועים לכולם, אני נותנת לך את האפשרות בבקשה להתקשר לממונה על הטרדות מיניות במכבי ולשאול מה קרה עם המקרה הזה, ואתן לך להתייחס בדקה אחר-כך. אני חייבת להגיד דוקטור מירי, שאני מכבדת מאוד את הדברים שאמרת, אבל קשה לי להתייחס לנושא הזה כטעות. טעות עושים בהיסח דעת, טעות עושים כאשר המידע לא מלא אצלנו, אבל כאשר יושבים, כותבים, עוברים על החומר, ואני מתארת לעצמי כמה פעמים, אם יש מצב כזה שעובדת אחת הוציאה את זה בלי שאף אחד יראה, גם כן זה מעורר סימני שאלה אצלי. אבל בדרך-כלל כשכותבים חומר כזה יודעים את האווירה הכללית ומה מקובל ומה לא מקובל בארגון, וכשכותבים דבר כזה בודקים תמיד את הגבולות. וכנראה הגבולות הם מאוד רחבים במכבי בנושא הזה, כנראה מישהו או כמה אנשים שהיו אמורים לפתח את החוברת הזו, חשבו שזה נחמד לכתוב דבר כזה. ואני לא רואה שזה יכול להיות טעות של אדם אחד. אני מתנצלת, אבל כדאי מאוד לא לעשות מזה כאילו טעות, זאת הזדמנות למכבי לבדוק באמת את התרבות הקיימת בנושא הזה. זאת הזדמנות שאתם תבדקו מה קורה ותבדקו מה מרגישות העובדות, כי הרבה פעמים כשאתה בעמדת כוח, אתה לא נחשף לדברים האלה. מי שנחשפות לתרבות כזו, או נחשפות ליחס כזה, זה דווקא הנשים שלא נמצאות בעמדות הכוח ולא כמנהלות בכירות בתוך הארגון. כדאי מאוד לשמוע מה יש לעובדות להגיד. אני אחזור בעוד כמה דקות לבדוק, בעוד שתי דקות, לבדוק מה קורה, אם יש לכם מידע או שתעדיפו להתייחס לזה בכתב לוועדה. גברת עידית ליפובצקי מנהלת אגף גאות ההסתדרות הלאומית. ועידית אני מבקשת ממש שתי דקות, מהר מאוד כי אנחנו צריכים לסיים את הדיון. אני קודם רוצה להודות על הדיון החשוב הזה, ולך יושבת ראש הוועדה שכינסת את הדיון והבנת את הצורך החשוב לנהל אותו, זה דבר ראשון. דבר נוסף, אני תמהה לשמוע את הגברת מירי ואת התגובות שלה לחוסר ידיעה לפרסום הקטלוג והתוכן, וחוסר לקיחת אחריות, ועדיין להאשים את אותן עובדות שהן אלו שאשמות בפרסום. אני רוצה לבוא ולומר, נעשו צילומים קטלוגיים שפורסמו,

לא יכול להיות שהנהלת מכבי לא ידעה עליהם. הייתה פניה של עובדות מבפנים שיצרו גם איתנו את הקשר,

דרך אגב עובדות ועובדים נפגעו מהתוכן, מהאמירות שנאמרו הסקסיסטיות, המבזות והמשפילות. הם פנו להנהלה ועדיין החוברות הזו יצאה ופורסמה. חוסר הידיעה שנאמר פה, הוא הזוי לחלוטין, לא מקובל עלינו. את אומרת לי שהיו פניות של העובדות לפני הפרסומים להנהלה ולא נעשה עם זה כלום?

ברגע שפורסם היו פניות אלינו, וכשביררנו את זה הבנו שהדברים נעשו לפני. זאת אומרת הצילומים, את תראי שיש צילומים של נשים, איך הן צריכות להיראות עם המותן הצרה עם השעון חול וכו', השמלה השחורה ההדוקה, זה נמצא בחוברת זאת אומרת, לא יכול להיות שהנהלת מכבי לא מודעת לזה. חוסר האחריות שממשיך להיות פה באמירות שנאמרות שאני המומה מהן. דבר נוסף, לגבי חברת הועד יסמין שדיברה ושיתפה אותנו לגבי המקרה של אותה אחות בצפון מהחברה הערבית, שעברה מקרה של תקיפה מינית על-ידי פציינט, עם כל הקושי והמורכבות שלה לבוא ולשתף, ולאשר לנו לדבר על הדברים האלו היום, גם פה לא נעשה טיפול למרות הפניה לאותו ממונה שהיה אמור לטפל בדברים, גם הוסיפו חטא על עונש וגם הקטינו לה במשרה, ויותר מזה אנחנו רואים את הפגיעה שלה כרגע שאותו פציינט ממשיך להגיע לקופה. היא לא מסוגלת לראות אותו, היא לא יכולה לראות אותו, גם הענישו אותה וגם אותו פציינט לא נמנע מלהגיע,

הדברים הזויים, הדברים שנאמרים פה לא מקובלים עלינו, הם נוגדים את כל התרבות הארגונית שאנחנו נחשפים אליה ביום יום מפניות רבות של עובדים ועובדות אלינו להסתדרות הלאומית ולמרכז גאות שאותו אני מנהלת שנים רבות כדי למנוע את אותה פגיעה מינית, את אותה תקיפה מינית. ולאחר מכן אנחנו רואים, לצערנו, מימי "אנו באנו", בשנת 2022 התנהגות כזאת ואי לקיחת אחריות שזה הדבר החשוב ביותר. טוב. כפי שידוע לפני שבועיים ניהלנו דיון בוועדה גם כן על התייחסות מערכת הבריאות לכל הנושא של הטרדות מיניות. אם זה מטופל כלפי מטפל, או מטפל כלפי מטפל אחר, כלומר כל הווריאציות השונות של מי התוקף ומי הנפגע. ואנחנו דיברנו על הנוהל החדש שיצא, אבל לצערי הרב הנוהל שמתייחס גם כן למטפלים כאשר הם פוגעים ומטרידים מינית, עוד לא נחתם במשרד הבריאות. אני אמרתי אז ואני אומרת שוב, אנחנו לא נסבול שום פגיעה או הטרדה, ואנחנו עם אפס סובלנות, לא חשוב מי הפוגע, לא חשוב מי הנפגע, אנחנו עם אפס סובלנות.

לצערי הרב, בדיון ההוא לא הצלחנו להוציא מידע מקופות החולים על הדרך שבה הם מטפלים בתלונות כאלה. אני מאוד מקווה שעכשיו יש תשובה מדוקטור מירי או ממר שמעון פרג' סמנכ"ל משאבי אנוש מכבי, לכל הנושא שהועלה על תלונה של העובדת במכבי. אתם איתנו? יש לכם תשובה למקרה הזה? כן, אנחנו בדקנו המקרה לא מוכר.

עוד לומר שלא פנו להנהלה בנושא הזה, אנחנו לראשונה ראינו את זה גם בתקשורת, אז מה שנאמר פה לא נכון. ובכל אופן לגבי המקרה הזה שכרגע תואר, הוא מאוד חמור בעיני, אנחנו נברר אותו עד תום ונקבל את הפרטים, כי חייבים להתחיל בפרטים של האדם עצמו ומשם להמשיך לברר אותו מאוד ברגישות אבל מאוד בנחישות. יש נהלים מאוד מסודרים מה עושים במקרה כזה. אני יכולה לומר לכם, גם כרופאה לצערי מדי פעם חוויתי דברים כאלה, מכבי יודעת לטפל גם בנושאים האלה והיא עושה את זה. אז גם במקרה הזה אנחנו נברר אותו ונטפל בו.

אני רוצה לסכם את הדיון הזה, ואני חייבת להגיד ככה, היה קושי או היו ניסיונות לא לקיים את הדיון הזה, ואני חייבת להדגיש שוב ושוב, זה תפקידנו ככנסת וכוועדה לפקח על הנושא ולהציף בעיות שעומדות בפני קידום נשים וקידום מעמדן של נשים. והניסיונות שלנו לחתור לשוויון מגדרי לא יכולים להיפגע יותר מאשר ממקרים כאלה, וזה חובה עלינו לדון בזה, במיוחד כאשר אנחנו יודעים שהארגונים והמוסדות שאנחנו מתייחסים אליהם, הם נהנים ומסובסדים ומופעלים על-ידי כספי ציבור. זכותנו כציבור כן לבדוק איך מוסדות מתנהלים, לא רק מבחינת חשבונאות וניהול כספים, אלא גם כן מבחינה מוסרית ומבחינת הערכים השולטים בתוך כל ארגון. אני חושבת שהיה חשוב לקיים את הדיון הזה כדי לשדר מסר מאוד ברור, אנחנו לא נסכים לשום זלזול או החפצה או סקסיזם מכוון לכל אישה, או גבר באשר הוא, איפה שהוא נמצא, או היא נמצאת, איפה שהיא עובדת. לא יכול להיות שחוברת כזו לא עוברת בלי בקרה. ואם הלקח היחידי שצריך לצאת מדיון כזה זה שהנהלת מכבי והנהלות אחרות לא יאפשרו מעכשיו והלאה הוצאה של נהלים, ושל חוברות, ושל המלצות כאלה ויפקחו על התוכן, אם לא עשו עד עכשיו, אז זכינו מהדיון הזה. אפילו אם אני ארצה להאמין שאף אחד לא ראה את המידע הזה לפני שהופץ, אז תתחילו מעכשיו לעשות ביקורת, תתחילו מעכשיו לדקדק במסרים המשודרים לעובדות בתוך הארגונים. העובדות צריכות להבין שהן מוערכות על העבודה שלהן, על הידע שלהן, על ההתנהלות והמסירות שלהן ולא על איך נראה הגוף שלהן. המסר הזה הוא לא רק למכבי, המסר הזה הוא לכל המוסדות במדינה, ולכל הארגונים. ואני מבקשת גם כן להדגיש, אל תפילו את זה על אף אחד מהעובדים. העובדים כמו, לצערי אומרים לפעמים שילדים בודקים אותנו ובודקים את הגבולות שלנו, אבל עובדים יודעים מה האווירה הקיימת בתוך ארגון, ויודעים מה מקובל ולא מקובל, אפילו אם לא אומרים את זה במילים מאוד ברורות. אז כנראה כל מי שידו נגעה בחוברת הזו ואחרים, ידעו שדבר כזה יעבור בשקט. הפעם זה לא עבר בשקט, וטוב. טוב מי שהייתה לה היכולת לקום ולהגיד עד כאן. בעניין העובדת שדיברתם עליה, אני מבקשת דיווח לוועדה, מאוד ברור, איך טופל התיק הזה ולמה יש טענה של הורדה בתפקיד, ולמה עד עכשיו לא טופל. ואם טופל להגיד לי איך זה טופל. אני חייבת להגיד יש לנו אפס סובלנות גם להחפצה וגם להורדת מעמדן של נשים. אני מבינה שאומרים לי חלק גדול מהעובדות במכבי הן נשים, לצערי הרב חלק גדול מהעובדות בהרבה תחומים הן נשים, וזה לא מעיד אף פעם על מצב טוב. ואנחנו היום נקיים דיון גם כן על הפערים בשכר ועל נושאים אחרים. אני מודה לכולם אני נועלת את הישיבה כדי להתחיל את הדיון הבא, תודה.